2021. כשהעברנו כאן את חוק בנק ישראל היה פה דיון מאוד מעניין מיקי, אתה זוכר את זה היה דיון עם סטנלי פישר. בוודאי. שאנחנו רצינו בדרך אחרת, הוא רצה בדרך אחרת, והגענו לפשרה. ובמציאות כדי לאשר משכורות לעובדי בנק ישראל צריך בכל אופן אישור של שר האוצר, זה לא כל כך פשוט, אבל סוכם שיוצג התקציב לפני ועדת הכספים. אנחנו לא צריכים לאשר את זה, בניגוד לתקציבים האחרים, ששם אנחנו צריכים גם לאשר. הסיבות הן סיבות שנאמרו אז. וקיימנו משא ומתן עם סטנלי פישר כאן לעיני כל ישראל.

אם אתם זוכרים, שאני לא אסכים שבלי שום בקרה ייתנו משכורות ותקציבים. ויש בקרה, ובנק ישראל אמור להגיש את התקציב. אנחנו לא צריכים להצביע על זה, אבל על פי החוק צריך להציג את התקציב. פרופ' אמיר ירון נגיד בנק ישראל, שנמצא בזום, אני מבקש שתציג את הצעת התקציב שלכם לשנת 2021. התקציב חולק פה לחברי הוועדה. בבקשה, פרופ' ירון. קודם כול, בוקר טוב לרב גפני ולכל חברי הוועדה. חסכו 7.5% מהשכירות, חזרו לבית שלהם. גם חסכו בנייר, הם מדפיסים פחות השנה. אם הנציגים בוועדה יכולים לשים את שני השקפים ששלחתי. אני רק אומר את הדבר הבא: בדרך כלל אני מציג מצגת מקרו מורחבת. לאור לוח הזמנים אנחנו כבר בנושא התקציב של הבנק. התקציב אושר על ידי המועצה המנהלית ב-3 בדצמבר, וב-16 בדצמבר הונח בידי ועדת הכספים, כפי שהחוק מחייב. וכמובן בקונסטלציה של כל הקורונה, אני שמח שיש לנו גם את ההזדמנות להציג את זה בפניכם. (הצגת מצגת) אני אתחיל בכמה דברים. שנת 2020 הייתה שנה